הנושא שלנו היום לפי בקשת שרת הקליטה היה תעסוקת עולים חדשים, שזה לא רק זה, זו תוכנית יותר מורכבת מזה, הכותרת היא כותרת, אבל יש עוד דברים בתוך התוכנית. אני רוצה רק לבשר לנוכחים שאתמול התקיימה ישיבה עם שר האוצר, יחד עם שרת הקליטה ויחד איתי, בסופו של דבר סוכם שמהתקציבים האלה שאנחנו מאשרים עכשיו בחוק החדש שיאושר היום יועברו למשרד העלייה והקליטה 80 מיליון שקל

יהיה תקציב לתוכנית התעסוקה וגם תקציב בנושא של האולפנים וכל מה שדיברנו אתמול. כמובן שזה ביחד - - - להארכת סל קליטה?

ביחד זה לא מספיק, צריכים עוד קצת, אבל סיכמנו שזה 80 מיליון ואז המשרד יצטרך להתיישר עם התקציב שהוא תקציב לא קטן, ואז שר האוצר אמר שיש התחייבות ואין צורך לעשות את זה החוק מדבר על פּוּּלים כאלה, זאת אומרת לא ספציפי, הוא אמר שיש לכם את זה, אני אדאג שזה יהיה גם סגור מבחינת הודעות, אנחנו נטפל בזה היום ולכן נעשה ישיבה קצרה. אז כל הכבוד לשרת הקליטה קודם כל, שעשתה עבודה בעניין הזה, וכל הכבוד גם לשר האוצר שקשוב לעניינים האלה. זה התקדם בעניינים שדיברנו, זאת אומרת בגדול ברגע שנקבל את ה-80 מיליון אז כל הבעיות שדיברנו עליהן שקשורות לקורונה כרגע הן ייפתרו באמצעות משרד הקליטה. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה, אנחנו רק ועדה, מי שאמון על העניין זה משרד הקליטה, אז הם יטפלו בעניין הזה. אני מאמין שתצא היום הודעה לתקשורת בעניין הזה, גם לגבי התעסוקה וגם לגבי עניינים אחרים, רק צריך לנסח,

עם משרד הקליטה את ההודעה הזו. עם כל הכבוד ליושב ראש הוועדה, אני לא הדובר, לא של שר האוצר ולא של שרת הקליטה. אתה הדובר שלנו, בסדר?

אז לא צריכים גם להגיש השגה ולא צריך שום דבר. לגבי הדיון היום, כרגיל המנהלת שלנו כתבה לי איזה שהיא הקדמה ואם אני לא קורא אותה איך שהיא אני מקבל על הראש אחר כך,

ממש לא, לא נכון. אני צוחק, שלומית. תעסוקה היא הסיבה העיקרית להצלחה בקליטה, השתלבות בחברה במדינה חדשה יכולה להוביל לחיים בכבוד, קשיים בתעסוקה יכולים להוביל לירידה מהארץ. דרך אגב, הרבה מאוד מעולי צרפת חזרו לצרפת בגלל שהייתה להם בעיה בתעסוקה. בין השאר.

מינואר 18' עד יוני 20' עלו לישראל 72 עולים חדשים, 65% מהעולים בגילאי עבודה, חייבת להיות תוכנית לשילוב עולים חדשים במעגל התעסוקה הישראלי. שיעור העולים החדשים עם השכלה אקדמית דורשי עבודה גבוה מהאוכלוסייה הכללית. לפי חוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995 עולים אינם זכאים לקבל דמי ביטוח לאומי בשנת הקליטה הראשונה שלהם כיוון שהם מקבלים את מענק הקליטה, כך שעולים רבים נקלעו בתקופת הקורונה למצב שבו אין להם רשת ביטחון אמיתית מלבד הסיוע של משרד הקליטה. סל קליטה אין להם, מעבר לזה אין להם כל הכנסה. לרוב, בוא נגיד שזה לא 100%, אבל זה רובם. בעקבות הקורונה יש 28% אבטלה בקרב העולים החדשים כשאחוז האבטלה הכללי בארץ הוא 20%. לכן גם נבנתה תוכנית התעסוקה של משרד הקליטה. מדינת ישראל מעוניינת לעודד עלייה לישראל ויש צפי לעלייה גדולה בעקבות הקורונה. משרד העלייה והקליטה גיבש תוכנית לעידוד תעסוקה וקליטת עולים בשוק העבודה בתקציב של 58 מיליון שקל שמעוכבים באוצר. הכסף הזה ישתחרר, התוספת תהיה לנושאים שאנחנו דיברנו עליהם, בגדול זה יהיה 80 מיליון שקל ואני מאמין שהמשרד יידע לסדר את העניין, פה להוריד שניים, פה להוריד ארבעה והכול יהיה בסדר. מישהו רוצה לומר משהו? נציג האוצר, בוא שב איתנו, אני רוצה שתציג את זה לפרוטוקול. יש לנו את אייל מדן בזום. אייל יציג את זה, אין בעיה. אייל, נראה לי שאנחנו נהיה חברים טובים בתקופה הקרובה.

אם אתה יכול להצהיר לפרוטוקול את עניין 80 המיליון שקל שסוכמו עם שר האוצר.

בוקר טוב. האמת שברגע זה ממש עדכנו אותי שזה מה שסוכם. אני רק אגיד שהמקור של הנושא הזה בתוך המסגרת שאמורה להיות מאושרת ברגעים אלה בוועדת הכספים. זה בחוק הזה שיאושר היום, נכון?

בחוק שיאושר היום אמורה להיות המסגרת שתאפשר מקור לתוכנית. עד עכשיו אני הכרתי את ה-58 שאושר, כרגע עדכנו אותי ב-80 מיליון שזה אושר גם על ידי השר. אני מאשר את מה שכבוד היושב ראש דיווח לוועדה. יופי, תודה רבה לך. אני רק מקווה שתדאג להעביר את זה כמה שיותר מהר לקליטה מכיוון שהם באמת צריכים את הכסף מיידי ולא יותר מאוחר. זה ייעשה כמה שיותר מהר. אני רק אגיד לגבי הנושא השני שהוועדה ביקשה, זה משהו שצריך להיסגר מול המשרד וכמובן בהסכמה.

תעשו מקצועית מה שאתם צריכים, אני לא נכנס לזה. המשרד הגיש לנו את התוכנית של ה-43 מיליון, אז לקחנו פחות, אבל בגדול כל ה-80 מיליון יהיו לשני הפרויקטים האלה. השרה הבטיחה לי שהיא תעשה את השינויים בתוך התוכניות על מנת שיהיה מענה לכל הדברים האלה, פחות ממה שרצו, זאת אומרת לא 90 מיליון, יהיה 80 מיליון.

טוב, תודה רבה לך. אז אפשר כבר לסיים את הישיבה, לא? בכל זאת גם חבר הכנסת טייב וגם הנציגים של משרד הקליטה פה.

אתם רוצים לתת לנו קצת הסברים על תוכנית התעסוקה הזאת? יש מישהו שיכול לתת? קודם כל בוקר טוב. אני כמובן מצטרף לכל הברכות, ליושב ראש ולשרה ולשרים ולכל מי שלקח חלק בנושא. הצוות המקצועי של המשרד זיהה את העניין הזה כבר בתחילת המשבר של הקורונה, איציק, קלאודיה, כל מי שפה, המנכ"ל. קוז'ינוב, איפה אתה? שלחנו אותך למשימה, אבל כבר נפתרה המשימה. 80 מיליון, בלי הסתייגויות, בלי כלום. יושב ראש הוועדה, שאפו.

אין צורך בהשגה ואין צורך לתקן את ה - - - אני אפשר את הפירוט במה מדובר אני אשמח. 80 מיליון זה טוב. זה גם לתעסוקה וגם לנושא של האולפנים. זה עובר למשרד הקליטה, אתה לא היית, נדווח לך אחר כך. שמענו התחייבות של האוצר עכשיו. אז כמו שאמרתי, אחרי התודות, כבר בתחילת המשבר המנכ"ל הנחה להתחיל לעבוד, זיהינו את המספרים הגדולים של העולים שבאים אצלנו לבקש סיוע בהבטחת הכנסה משמעותית באחוזים גבוהים, רואים את זה גם בנייר, יש הרבה דברים שהתחלנו לעבוד על זה מאז וגיבשנו תוכנית במשך התקופה הזאת ועבדנו מקצועית. גם כמובן ראוי לומר תודה לאייל מאגף התקציבים שישב איתנו על התוכנית הזו במשך הזמן הזה ומתוך ה-80 מיליון שיושב הראש ציין 48 מיליון הם כרגע משויכים לנושאים ספציפיים שאנחנו יודעים ששם אנחנו רוצים לתת סיוע מיידי.

בעצם הרציונל אומר ככה, אם שר האוצר, אם הממשלה כרגע נתנה איזה שהיא שנה של אוויר לאנשים לראות מה קורה, להתכונן לעולם התעסוקה, גם בהתאמה לעולם התעסוקה שהוא פוסט קורונה, שזה הרבה דברים דיגיטליים והרבה שינויים בשוק התעסוקה, אז בעצם אנחנו אומרים עכשיו לכל העולים שצריכים ורוצים לנצל את הזמן הזה בשביל לעשות את ההסבות, את ההכשרות, את כל הדברים שביום יום יותר קשה לעשות כי,

צריכים לעבוד בשביל לחיות, יש לנו עכשיו את ההזדמנות ואנחנו נותנים לפי הפירוט הזה כ-10.8 מיליון לשוברים של הכשרות מקצועיות. בעצם כל האנשים שיושבים, ממתינים,

אלה שחיכו,

בתקציב המשכי שהקשה עלינו מאוד מאוד את העבודה והעודפים שלו הגיעו, אז יש לנו רשימות ממתינים ואנחנו אומרים להם שעכשיו

כמה, 10.8 מיליון? 10.85. מבחינת הכמות של האנשים? בגדול זה מכסה 1,500 איש שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לתת להם הכשרה מקצועית וכמובן שההכשרות המקצועיות, האגף המקצועי התאים את סוג ההכשרות לעולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו. מכוונים אותם למשהו, עוזרים להם להגיע למשהו שייתן להם את התעסוקה. הדבר הנוסף, כ-450 איש, זה בערך 6.8 מיליון, אנחנו נותנים לקידומי העסקה. בגדול מה זה אומר?

מסבסדים שכר

ברמה מסוימת שייקחו את העולים לחצי שנה, לנסות לדחוף אותם פנימה בשביל שהם יוכלו להתרשם מהם, ואם אחר כך הם לא נשארים באותו מקום, לפי הנתונים שלנו, מדדי האפקטיביות שלנו, 95% מהם נשארים בעבודה הולמת כישורים, אם לא אצל אותו מעסיק אז אצל מעסיק אחר באותו תחום,

כי כבר הכירו אותם. זה הנושא השני. הנושא השלישי זה כל נושא מקצועות הרישוי. אנחנו מקיימים דיון ביום שלישי על מקצועות הרישוי. זה נושא חשוב מאוד, הנושא הזה. מקצועות הרישוי, רופאים, מהנדסים. בא בן אדם מצרפת או מאנגליה, או מקנדה, אלה מדינות שהלימודים שם לא פחות טובים מאיתנו ולא נותנים להם לעבוד. זה לא ייאמן הסיפור הזה.

אז פה אנחנו נותנים מענה לעניין - - - זה שליטה של הבירוקרטיה על המהות.

פה מה שאנחנו נותנים זה את המענה התקציבי לסבסוד, העזרה שאנחנו עוזרים להם, בתכנים - - - בהכנה,

בדיוק, במבחנים, הכשרה, כל הדברים האלה. חלק מהעניין, מה שיושב הראש ציין על ההכרה בזה ועל החסמים האחרים, שהם לא עניין של כסף, אנחנו בדיאלוג מתמיד איתם ואפילו לדעתי - - - כן, זה לא קשור לממשלה, זה הארגונים עצמם. בחוק ההסדרים הקרוב גם יש איזה שהיא ועדת היגוי בנושא מהנדסים ואולי גם רופאים, ועדת היגוי מקצועית שלנו איתם,

מהנדסים, אני לא מבין מה הבעיה, הרי הנדסה זה תואם בכל העולם. מילא עריכת דין, צריכים קורס לגבי ההיתכנות או התאמה של עורך דין לחקיקה בארץ ולהליכים בארץ, אבל מהנדס, רופא, זה דומה בכל העולם, מה צריכים פה יותר מדי דברים לעשות? אני לא מבין את זה, באמת שאני לא מבין. בפרט שמדובר במקצועות שאנשים כבר עבדו בהם, יש ניסיון תעסוקתי. אני הולך עוד צעד קדימה ואומר שממשלת ישראל, בטיוטה של ההסדרים הנוכחית היא כתבה פסקה שלמה על כך שיש חוסר במהנדסים אזרחיים במדינת ישראל והם הציבו יעדים למל"ג לוות"ת להכשיר מהנדסים ואנחנו, משרד הקליטה,

האגף המקצועי כולנו ישר קפצנו והוספנו לזה,

אבל לנו יש מהנדסים כרגע שחותמים אצלנו הבטחת הכנסה, מהנדסים אזרחיים, בואו נראה איפה ההתאמה, איפה הבעיה. אז התשובה היא פערי תרבות, שפה, דברים כאלה ועל זה אנחנו נשב איתם, נגשר על זה, ניתן כסף איפה שצריך בשביל לגשר על זה ואיפה שלא צריך לפעמים הדברים פשוט חייבים לדבר אחד עם השני ולסגור את זה ובהסכמה של כולם, משרד רוה"מ, אגף התקציבים, כולם איתנו בתוך הסיפור הזה. אנחנו נעשה ועדת היגוי על העניין הזה, בהקדם האפשרי ברגע שהדברים יעברו,

נקשר את הפול שיש לנו של מהנדסים אזרחיים לצורך שלהם. חוץ מהמהנדסים, זה כולל גם מקצועות רפואה, אחיות, הסמכות? כן, פה התקציב כולל את כל המקצועות של הרישוי. אני ציינתי את המהנדסים, על זה שהממשלה ציינה את ה - - - רק אם תוכל להרחיב גם על הרופאים ועל האחיות? כי יש כרגע מין פלונטר כזה של רופאים שאמורים לעבור את ההסמכה, המבחנים נדחו וכל הסיפור - - - זה לא קשור לתקציב.

לא קשור לתקציב, אבל - - - האגף המקצועי מכיר את הנושא, הוא יכול לפרט. ביום שלישי ב-12:00 יש לנו דיון על זה. ביום שלישי,

לדעתי נפרט את זה מול המשרדים שגם זה הזמן להגיד את מרכולתם. בדיוק, זה לא ענין פה של תקציב.

הנושא השלישי זה הנושא של שוברי אולפן. סליחה, לא אמרתם כמה בעניין הזה של ההסמכה של המקצועות, כמה יוקצה. כארבעה מיליון כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, יכול להיות שזה ישתנה בהתאם לעולים שבאים עכשיו.

לא הכשרות. אם הוא מגיע רופא הוא מגיע, זה לא משהו שאנחנו מכשירים עכשיו. כרגע זה כארבעה מיליון, לפי הצפי שיש אצלנו, של אלה שכבר פה. הנושא הרביעי זה נושא של שוברי האולפן. יש לנו רשימת ממתינים, אתמול בדיון דיברתם על זה, רשימת ממתינים לנושא הזה ואנחנו ברגע שנצא עם הבשורה בנושא השני אנחנו אומרים,

מי שרוצה עכשיו את שוברי האולפן הפרטיים, לא האולפן הרגיל, יש לנו שם חוסר, יש לנו שם ממתינים, אנחנו פותחים כרגע, בואו, זה הזמן שלכם, תעשו את האולפן, תהיה לכם אפשרות להתמקד בזה, תמקדו את השפה, כי כמו שציינתי מקודם על מהנדסים ובכלל במקצועות השפה היא

זה הזמן לנצל את התקופה הזו. זה יהיה גם לחדשים או רק מי שהיה ולא הספיק בגלל הקורונה להמשיך? איך זה הולך עם השוברים לאולפנים החיצוניים? לכל מי שמתאים. כל מי שירצה.

כל מי שנמצא, כל מי שמבקש. כל מי שנמצא ומבקש ועוד לא עשה, כן?

ומה המסגרת התקציבית של זה? ההערכה שלנו כרגע זה 11.2 מיליון בתוך הסיפור הזה. שוב, אם נראה און ליין שפה יש יותר, פה יש פחות אנחנו נדע להסיט,

אבל זו ההערכה הריאלית שלנו. הנושא הבא

אנחנו מדברים פה על עצמאים, מדברים על עצמאים קטנים, לא דברים גדולים, אז שם אנחנו נותנים סיוע בשני ערוצים, הערוץ הראשון זה הנושא של החברות שמלוות אותם מטעם המשרד. יש, נכון, איציק? המון המון קריאות - - - אני אתייחס לזה. הקריאות כמעט פי שניים לעולים שבאים לבקש עזרה מחברות הייעוץ על איזה דברים שהם יכולים להתמודד, לא אומר בירוקרטיה, אבל אפילו עם המצב הנוכחי של כל ההגשות וכל הדברים והדברים האלה. אז אנחנו בעצם ניתן עוד שעות לעניין הזה, יש לנו מכרז מסגרת איתם, השעות נגמרות הרבה יותר מהר השנה ואנחנו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה ואנחנו הולכים לתגבר את זה, שאף עולה לא יהיה במצב שהוא מרים טלפון ליועץ עסקי ולא יענו לו כי נגמרו השעות.

הדבר השני זה שאנחנו הולכים לתת להם מתווה הכשרות, האגף המקצועי הכין תוכנית מפורטת על הכשרות לעולם הדיגיטלי או לכל הדברים שצריכים להראות במקוון. לא רק עולם דיגיטלי ומקוון, אבל עוד דברים שרלוונטיים לכל מה שעסק קטן צריך לדעת במציאות שנוצרה. משרד הכלכלה עושה את זה, אנחנו נעשה את זה מותאם לעולים, מונגש שפתית, תרבותית ונהיה מוכנים לתת את זה,

אפילו בצורה הרבה יותר יעילה כי אנחנו לא ניתן מענק, אנחנו נותנים את זה בתור הכשרה, כלומר ישירות אנחנו פונים לעולה ומכשירים אותו ואנחנו נעשה את זה - - - ואנשים באמת מסתכנים עכשיו לפתוח עסקים? לא, אנחנו מדברים על אנשים שהם עם עסקים קיימים

מה שנקרא להכין תוכנית

להנגיש לו בגלל מגבלות הקורונה. התקופה שהעסק קיים, זה משנה מבחינת העזרה שלהם, מול הזכאות? מה הקריטריון? בן אדם פתח עסק לפני חודשיים או שהוא פתח אותו לפני שנתיים, תקופת הזמן שלו בארץ, איך הקריטריון הזה עובד? אנחנו במטרייה, נקרא לזה מטריית ליווי של עשר שנים מיום העלייה. וכמה זמן העסק צריך להיות קיים? הוא חייב להיות לפחות שנה. זה קריטריון?

אבל יש לנו פניות פרטניות, זה לא שעכשיו אנחנו מנחשים. כן, ברור. אנחנו מרושתים גם מול מי הפונים ומי באמת במצוקה. חשוב להסביר מה ששאל חבר הכנסת אנדרי - - - טוב, רבותיי, אנחנו נעשה את זה קצר כי יש לנו היום ועדות כספים וכל מיני דברים כאלה, לא פחות חשוב.

עוד נושא אחד? יאללה, תמשיך. אז אחרי העצמאים, רק לחדד מה ששאלת, כל זה זה תוספתי, כלומר מי שעדיין תיאורטית רוצה עכשיו לפתוח עסק וזה נראה הגיוני עדיין יש את הערוצים הרגילים. הנושא האחרון, אנחנו הולכים לסייע לסטודנטים הנדסאים, כל הנושא של ההנדסאים והמקצועות שהם בעצם לא סטודנטים של תואר, אנחנו הולכים לדחוף את העניין הזה קדימה. זהו. מסגרת? פה אנחנו מעריכים כשישה מיליון שקלים. על העסקים שכחתי להגיד מקודם, זה עוד שמונה וחצי מיליון שקלים. הסטודנטים ההנדסאים, מה הסיוע כולל? זה מלגות? לא, זה הכשרה. הכשרת הנדסאים, מסלול של הכשרה של הנדסאים של שנתיים, להסליל אותם לזה. ותוכניות מיוחדות של תעסוקה. כהנדסאי יש הרי ביקוש מטורף לעניין, כמו שאתם מכירים, לכן הקטע הזה של ההכשרה זה לסבסד את ההכשרות הספציפיות כדי להכניס אותם מיידית לשוק העבודה. כמובן שבגמר ההכשרה יש לנו את הליווי של הצמדה למעסיקים. וההכשרה מתבצעת על ידי מכללות?

של משרד החינוך, המוכרות, אנחנו על פלטפורמות קיימות, לא ממציאים.

אנחנו באים בגדול לסטודנטים שרוצים להיות הנדסאים ואומרים להם: אוקיי,

אנחנו נותנים לכם, דוחפים קדימה גם לתוכניות קידום, יש לנו תוכנית תק"א, קדם אקדמאית - - - תוכנית קדם אקדמית להכין אותם ל - - - מכיר את התוכנית הזאת. אז אנחנו פותחים עכשיו מבחינת המכסות, אנחנו אומרים למי שרוצה שיבוא. יש לכם אומדן מבחינת כמות האנשים שעשויים להתעניין במסלול הזה? אני מעריך בסביבות 300-200. 300-200 בתק"א ובערך 500-400 בהנדסאים. אפשר ברשותך? התוכנית השנייה, אנחנו מכירים אותה.

אני לא מציג שום תוכנית, רק כמה אמירות חשובות. א', באמת אני אומר את זה לא כאמירה סתמית, שאפו, כמובן השרה מתחילת הדרך

בחלון הזמנים הזה להזדרז ולנצל אותו, ולמה אני מזכיר חלון זמנים?

לשר האוצר ולשרה שלנו ולאוצר שבאמת הזדרזו והביאו בשורה, רק אני אומר שאם הכסף, כמו שאתה נגעת היום - - - לא,

יגיע בטיימינג אנחנו לא נהיה מוכנים לבצע אותו. יגיע, יגיע. אין לך מה לדאוג. זה החשש שלי. הם מודעים לזה.

זה גם כסף לכל מה שקשור לקורונה, לכן זה חייב להיות מהיר. נכון. אז בדבר הזה יישר כוח באמת לכל הנוגעים בדבר. וצריך להגיד מילה טובה לשר האוצר.

באמת שהוא לא עושה חשבונות ועושה מה שצריך. אדוני היושב ראש, לפני שאתה מסכם. יש כמה אנשים בזום שמאוד ביקשו לדבר. אני לא אשמע אותם היום. מכיוון שאיחרתי, ואני מבקש את סליחתכם, גם סליחתך, אם רק עכשיו על הארכת סל הקליטה להרחיב מבחינת מסגרת הזמנים, עלויות. לא, על זה דנו אתמול, יש תוכנית, הסברתי. אנחנו מקבלים 80 מיליון שקל גם לפרויקט הזה של התעסוקה, שזה כולל גם ואוצ'רים וכל הדברים האלה - - כן, זה מה שהוסבר. - - וגם לתוכנית של סל הקליטה והנושא של האולפנים. זה לא מספיק לשתי התוכניות, אם תחבר את שתיהן זה יהיה הרבה יותר, אבל שרת הקליטה התחייבה בפניי שהיא מקבלת את הכסף והיא תדאג כבר לעשות את הדברים הנכונים על מנת שהכול ייסגר בתוך המשרד. אם נצטרך עוד איזה שהוא תקציב קטן אני מאמין

כרגע קיבלנו 80 מיליון שקל, אין צורך בתיקון חקיקה ולא צריך השגות ולא זה, זה בתוך התקציב, הפּוּל הגדול, הנציג של האוצר פה התחייב לפרוטוקול שזה מה שיהיה. אבל הוא יהיה כסף ספציפי צבוע לצרכי הארכה?

שם בחוק הזה אין צבוע, הם יצבעו חלק מהכסף הזה לצורך העניין. המשרד יחליט לפי הצורך. אז אני משחרר אתכם ממה שאמרתי לכם על ועדת הכספים, אין צורך, תודה שהייתם מוכנים כבר לקרבות, אבל בעצם אין צורך בזה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.